בוקר טוב, היום ח' באדר התשפ"ג, השעה 9:00 בבוקר. הנושא ציון במשפט תיפדה. כסדום היינו, לעמורה דמינו. הצעת חוק-יסוד מטעם הוועדה: השפיטה (תיקון ביקורת שיפוטית על חקיקה). למה אתה אומר שזה מטעם הוועדה? כי היום, בעזרת השם, אנחנו נגלה אם הוועדה תומכת או לא.

רגע, הוא לא מאשר ליועץ אחד להיכנס?

פ/87/25. אדוני היושב-ראש, למה אתה מתעלם מהם? הם פונים אליך. אין מילות קבלת פנים לח"כים שלא יושבים פה ובאו רק להצביע?

אנחנו לא יכולים להכניס לפחות יועץ אחד שלנו? יש מקומות.

מי שלא זוכר את הכללים, בוועדה לא צועקים למיקרופון, בטח לא הערות על - - - היא לא צעקה.

וזאת שאלה לגיטימית, שלא קיבלנו עליה תשובה.

לא צעקנו. מה אתה רוצה שנעשה עם הערות ביניים?

שאלתי אם אפשר להכניס יועצת אחת, יש מקומות. לא, זה הנוהל בוועדה. אדוני היושב-ראש, אפשר להכניס את היועצים? הוא עדיין לא עונה. חבר הכנסת מלול, אני יכול ללחוש לך באוזן קריאת ביניים? בווטסאפ...

תעשה טלפון שבור באוזניים - - - רבותי, אני מבקש להפסיק להפריע. רק תשובה ברורה כן או לא. תודה רבה. פינדרוס, מה החיוך הזה? אתה נראה לי מדושן.

הוא אמר פסוק נכון, כסדום היינו, לעמורה דמינו. באמת כסדום היינו. אנחנו היום, בעזרת השם, נצביע את הדיון. אם היית יודע מה חושב השם עכשיו... אנחנו סיימנו אתמול את מיצוי הדיון. אנחנו היום נצביע בעזרת השם. כל מה שיש פה זה חילול השם, לא בעזרת השם. אולי אתה מדבר על אשם אחר, אם אתה רואה פה חילול השם.

תסתכלו על הפיגועים ותבינו מה קורה, אם המסר הזה לא ברור לכם. בוקר טוב, אני רציתי להציע לחבריי חברי הכנסת, מאחר שהדיון היום הוא ממוקד בהצבעות, כי את הדיון המהותי סיימנו אתמול - - - הדיון שלך עם עצמך? מתי סיימת אותו אתמול? לא לא, איפה סיימנו? יש כל כך הרבה דברים שעלו בהצעות, שלא נידונו. בפעם הקודמת שעשינו הצבעה בוועדה, הגענו לסיכום, שלדעתי הוא סיכום שהיה מתאים ונכון - - - כשאתה אומר "הגענו",

שמחה עם רוטמן, שניהם... הגענו לסיכום, שלפיו נציג ידבר חמש דקות מטעם כל סיעה. לא, אבל יש לנו הצעות לסדר. תודה. כל סיעה תקבל חמש דקות להתייחסות, כי אנחנו נמצאים היום כבר ביום של הצבעה, לא חייבים לא הערות פתיחה ולא הצעות לסדר, אבל אני מוכן לאפשר גם את זה. אני חושב שזה דבר שיאפשר מצד אחד לכל סיעה להשמיע את קולה בצורה מסודרת ללא הפרעות ובלי צעקות. אם אתם רוצים משהו אחר במסגרת ההצעה לסדר הקצרה שכל אחד מכם רוצה להגיד, אפשר להגיד ונקבל החלטה לאחר סבב קצר של הצעות לסדר. אני חושב שזאת הצעה לסדר שתתרום לכך שגם כל סיעה תוכל לומר את דברה וגם נוכל לקיים את ההצבעה.

אפשר שאלה קצרה? בבקשה, עכשיו אנחנו בשלב ההצעה לסדר. שאלה במסגרת ההצעות. אז אני אומר, אם תרצי לשאול שאלה, במסגרת ההצעה לסדר,

הצעה לסדר קצרה חברי הכנסת שרוצים לתת הצעה לסדר, כן רם? בוקר טוב אדוני היושב-ראש, אני רוצה להציע ולבקש ממך, כמעט להתחנן בפניך, שתשקול את ההצעה שלי בכובד ראש. אני מבקש שתסתכל החוצה מהחלון ותראה מה קורה בעם ישראל היום. תסתכל על המחאה האותנטית של ציבור רחב מאוד. תסתכל החוצה מהחלון ותראה את מחאת המילואימניקים.

תראה את מחאת המילואימניקים, את החוסר רצון שלהם לשרת במילואים, שאני מתנגד לו. אל תפריעו לו.

על מה אתם מדברים, אי ציות לפקודה?

אני מבקש שתעצרו את החקיקה, אתם גורמים לחורבן מדינת ישראל.

אני אומר לך, בתור מי שהיה יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, אם העניין הזה יימשך, יש פגיעה חמורה בביטחון מדינת ישראל, יש פגיעה חמורה בכלכלה, ולכן אני מציע - - - רם,

תוציא את הראש מהחלון, תראו מה קורה כאן ותעזבו את הטירוף הזה.

גלעד, הצעה לסדר בבקשה. אין כל סיבה למנוע הערות פתיחה והתייחסות של כל חברי הכנסת שנמצאים כאן, בוודאי חברי הוועדה. השעה עכשיו 9:09 המליאה נפתחת בשעה 11:00. תאפשר לכל חברי הכנסת להתייחס לפני הצבעה כל כך גורלית על הצעה שמובאת בשם הוועדה, בוודאי חברי הוועדה לפני הצבעה על הצעה שבאה בשם הוועדה.

גלעד, הצעתך הובנה ונרשמה. הובנה אנחנו עומדים על היכולת של כל חברי הוועדה לדבר. אבל גלעד, הצעתך הובנה ונרשמה.

כן, אני מבקשת.

ביקשנו מספר פעמים, ועדיין לא נענינו, ואני פונה גם ליועצת המשפטית לכנסת ההצעה הזאת, יש בה פגיעה - - - לא, זו לא הצעה לסדר עכשיו. הצעה לסדר, אחר כך - - - אתה לא נותן לי? לא, אני לא נותן לך, אם את לא תציעי הצעה לסדר. זו שאלה. לא, אבל הצעה לסדר. זו גם לא שאלה, הצעה לסדר עכשיו. אוקי, הצעה לסדר בטרם ההצבעה, אני מבקשת לקבל רשימה של כל זכויות היסוד שייפגעו כתוצאה מהחוק.

שני דברים: אחד, אני רוצה לפנות לחברי רם בן ברק שיסביר מה זה מילואימניקים, לא בטוח שאתם יודעים מה זה מילואימניקים, רוב החברים בוועדה לא יודעים מה זה מילואים.

לא, עכשיו הצעה לסדר. לא, אתה הרחקת אותי. אורית, יש לך הצעה לסדר? לא זהו. אל תעשה צחוק, יש לי הצעה לסדר.

כיוון שאתמול העפת אותי שלוש פעמים. כשאתה אומר שרוב חברי הוועדה לא יודעים מה זה מילואים,

תפסיק להתנהג כעבד כי ימלוך, אתה עבד כי ימלוך ואתה תקשיב. לא, חבר הכנסת פינדרוס, הוא לא מדבר על מילואים במשכן, הוא מדבר על מילואים באוהל. הוא לא יודע מה זה מילואים, הם לא יודעים מה זה מילואים. מילואים באוהל. אבל לא יודעים מה זה מילואים על תנאי. הם לא יודעים מה זה מילואים. יודעים מה זה מילואים ויודעים מה זה לא להיות על תנאי. תודה אריאל, אני לא זקוק לעזרה. אני ביקשתי הצעה לסדר. אתה לא ברשות דיבור אלעזר. אבל אני ביקשתי הצעה לסדר.

אני יודע שאתה תקרא אותי. אז בבקשה, אתה לא ברשות דיבור, עכשיו אורית.

אתמול קיימנו כאן דיון, והבנתי למרבה הזעזוע שאנחנו עומדים להצביע היום על חוק, שלא פחות ולא יותר בהינף יד - - הצעה לסדר בבקשה. - - בהינף יד אנחנו הולכים להצביע כאן על חוק, בהינתן שלוש מילים אין חופש הפגנה במדינת ישראל - - הצעה לסדר בבקשה אורית. אני מעביר את זכות הדיבור שלך ליואב, שיש לו הצעה לסדר.

הצעתי היא לתקן את החוק המזעזע הזה, לפני שאתה מעלה אותו להצבעה. לא יעלה על הדעת שהליך החקיקה מתנהל בצורה כזו.

לכל הפחות להבהיר לנו - - - בקשתך נרשמה, אני רוצה להתייחס בסוף ההצעות לסדר.

אני רוצה לפנות ליועצת המשפטית. אבל היושב-ראש, למה לזלזל? למה לזלזל במה שאני אומרת?

אתה שמת לב שרק לי קראת? יש לי שאלה ליועצת המשפטית.

אם תמשיך לצעוק לתוך המיקרופון, אני אקרא לך לסדר פעם נוספת. זה מאוד יפה ביחס למה שעשית לי אתמול. יואב בבקשה. אני חוזר על בקשתי, גם ממך, גם מהיועץ המשפטי לוועדה וגם מהיועצת המשפטית לכנסת, לקבל את רשימת הזכויות - - מה שקארין ביקשה. - - מה שביקשתי במשך שלושה ימים טרם ההצבעה, לטובת כלל חברי הכנסת, שיידעו על מה הם מצביעים. אני חוזר על הבקשה הזו כבר מספר ימים ולא מקבל תשובות. בסדר גמור, בקשתך נרשמה. אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי, האם אתה להעיף אנשים מהוועדה כשבא לך.

וזה מה שאתה עושה כרגע, אז בבקשה תפסיק. אתה חתכת אותי מתורי. מה זה המשחק הזה שנתת לנו תור לדבר? קיבלת זמן לטובת.

כמה זמן קיבלתי?

קיבלת זמן לטובת הצעה לסדר. אני שואל אותך, תגיד אתה כמה זמן.

קיבלתי 20 שניות? אני מבקש שתפסיק כרגע, תודה. סליחה אדוני, אני יכולה גם? הצעה לסדר?

בבקשה.

הייתי מציעה לבחון אם כל חברי הוועדה נוכחים, כי חלקם תקועים בפקקים.

שניים, לגבי הנוסח המוצע, אני מבינה שזה הנוסח של ה-26, הוא לא השתנה אחרי הדיון אתמול? כן, לקראת הדיון של ה-27. הוא לא השתנה אחרי הדיון אתמול?

אז אני הייתי מבקשת לקבל חוות דעת משפטית של היועצת המשפטית של הוועדה ושל הכנסת על השינויים לנוסח הנוכחי, כי חוות הדעת ההיסטוריות מתייחסות לנוסחים ההיסטוריים. תודה, תודה רבה. בהמשך להצעות לסדר, סדר הדיון יהיה כך כעת היועץ המשפטי יקריא את הנוסח. לאחר שהיועץ המשפטי יקריא את הנוסח, אני אתייחס לבקשתו של יואב ולבקשתה של קארין, והיועץ המשפטי ישלים ככל שהוא יראה בכך צורך. לאחר מכן, אם אלה יהיו חברי הוועדה שירצו לדבר בשם סיעתם, או אם יישאר לנו בהתאם זמן, בהתאם לזמן שיישאר לנו, אני אאפשר - - - אבל זה היה ההסכם אמרת, זה כשהיה הסכם. חבר הכנסת אלעזר שטרן, תודה. אני אאפשר לנציגי סיעות, ואם יבחרו זה יהיה חבר ועדה, וככל שיהיה זמן, אני אתן גם לחברי ועדה. לא הבנתי, אתה לא תיתן לחברי כנסת שלא חברים בוועדה לדבר? זה מה שאתה אומר? הוא ייתן לנו זמן לבחור את הנציג שלנו. שמחה, זה מה שאתה אומר? אני מבקש מהיועץ המשפטי להקריא את הנוסח. אבל מה עם הצהרות פתיחה? והיינו גם רוצים לשמוע את דעתו של היועץ המשפטי על החוק הזה.

9:20, למה שחברי הכנסת לא ידברו?

אתה ישבת פה שנה וחצי, לא היית חבר ועדה ודיברת יותר מיושב-ראש הוועדה, שבמקרה יושב פה לידי.

שאלתי אותך זה שאתה החלטת זה בסדר, אבל יש לי מה לומר על מה שהחלטת. יש לי מה לומר, אני עכשיו אגיד את זה. אתה לא תגיד את זה עכשיו, אני קורא אותך לסדר. חבר הכנסת רוטמן, יושב-ראש הוועדה, למה אתה לא מקצה שעה להתייחסויות של חברי כנסת? מספיק עם

אנחנו חברי ועדה, נמצאים פה בדיוק כמוך. אני קורא אותך לסדר, אתה בקריאה שנייה יואב.

אבל אני מבקש להגיד הצהרת פתיחה קצרה. תגביל אותי בזמן. אתה בקריאה שלישית כעת, כי אתה לא הקשבת - - - אז גם את חברי הוועדה אתה מעיף? אבל אני אומר לך שהצהרות פתיחה נהוגות בכנסת.

אין דבר כזה שחברי כנסת לא ידברו פה.

אתה רוצה להישאר לבד. רוטמן, אפשר שעה לתת לדבר. לא יתכן דבר כזה, לא יתכן. (יואב סגלוביץ יוצא מחדר הוועדה.) מה זאת ההתנהגות הזאת?

אתה עבד כי ימלוך, פשוט עבד כי ימלוך. זה לא יאומן. חבר הכנסת רוטמן, חבר הכנסת רוטמן.

אתה לא מתנהג כמו יו"ר ועדה. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, אתה בקריאה ראשונה. עכשיו היועץ המשפטי מקריא את הנוסח. הוא מעיף את כל חברי הוועדה אחד, אחד, לא ברור לך? ולנו הוא לא נותן לדבר.

איזה שיח זה? לפחות מעט הוגנות, סעדה, לך לא מתאים. אנחנו היינו רוצים לדעת את דעתו האובייקטיבית של היועץ המשפטי לוועדה, מה דעתו על החוק. חבר הכנסת רם בן ברק, אני קורא אותך לסדר.

עכשיו היועץ המשפטי יקרא את הנוסח. לאחר מכן אנחנו נתייחס לבקשתו של חבר הכנסת יואב סגלוביץ, חבר הכנסת גלעד קריב לדעתי גם ביקש אותה באחד הדיונים, וחברת הכנסת קארין אלהרר ביקשה אותה בתחילת הדיון, וכפי שאמרתי, לאחר מכן - - - מה ביקשנו? התייחסות היועץ המשפטי לחוקי היסוד - - - ביקשנו רשימה. ביקשנו חוות דעת כתובה - - - ביקשנו רשימה של זכויות שנפגעות. רשימה, לא חוות דעת, ביקשנו לקבל רשימה. וגם חוות דעת לנוסח המוצע, זה חשוב. אדוני היועץ המשפטי, קרא בבקשה את הנוסח.

אני באתי לכאן לדאוג שאתה לא תפריע לו, ואני עכשיו מדבר בשיא הרצינות. מאיר, אם באת לפה, בבקשה אל תתערב.

הוא יעיף אותך, הוא יעיף אותך. הוא הסתדר בלעדיך עד היום. משה, אני קורא אותך לסדר. מה אתה קורא אותי לסדר? כי אני לא צריך עזרה לניהול הדיון. לא, נראה שאתה כן צריך. אתה צריך, אתה צריך. אתה צריך עזרה בהרס המדינה. דווקא בזה לא. הוא עושה את זה לבד. הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון,

אתה לא יכול להעביר יום בלי לנזוף בו? חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר. בסדר, התרגלתי, כל יום אתה קורא אותי לסדר. בבקשה תפסיקי להפריע ליועץ המשפטי. לפחות זה לא יהיה בעמידה.

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

הוספת סעיף 15 א 1. בחוק־יסוד: השפיטה )להלן חוק היסוד (אחרי סעיף 15 יבוא". אני מבין שהפכת אותו לקריין. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אני קורא אותך לסדר. בשבילך היועץ המשפטי הוא קריין. זאת פעם שלישית, צא בבקשה. אוקי, היועץ המשפטי הוא קריין בשבילך. אלעזר, צא בבקשה. אני יוצא, אני יוצא, אל תדאג. אמרתי לך כבר, עבד כי ימלוך.

(חבר הכנסת אלעזר שטרן יוצא מהוועדה.) יוראי כבר בקריאה? הוא פשוט נכנס, שנדע... תודה רבה. "ביקורת שיפוטית 15א. (א) הסמכות הייחודית ליתן פסק דין או בעניין תוקפו שלהחלטה אחרת המבטלת חוק, מגבילה את חוקתקופת תוקפו או משהה אותו זמנית, נתונה לבית המשפט העליון (בחוק-יסוד זה - החלטה בעניין תוקפו של חוק). (ב) בית המשפט העליון רשאי ליתן החלטה בעניין תוקפו של חוק רק אם התקבלה - בהרכב הכולל את כל שופטי בית המשפט, למעט שופט שנמנע ממנו לשבת בהרכב, תנאים לעניין זה ייקבעו בחוק, על דעת ארבע חמישיות משופטי ההרכב, בחישוב לפי המספר השלם הקרוב, שקבעו כי התקיים אחד מאלה: החוק סותר בבירור הוראה בחוק-יסוד, שהרוב הנדרש לשינויה או התנאים לפגיעה בה קבועים בחוק-יסוד. החוק לא התקבל בכנסת ברוב או במספר הקריאות הדרושים לקבלתו על-פי חוק-יסוד, חוק או תקנון הכנסת. (ג)(1) מי שבידו סמכות שפיטה על פי דין שנטענה בפניו טענה בדבר תוקפו של חוק - רשאי לדחותה, (2) התעורר בפני מי שבידו סמכות שפיטה על-פי דין ספק של ממש בדבר תוקפו של חוק, ומצא כי לא ניתן להכריע בעניין שבפניו בלי להכריע בשאלת התוקף כאמור, ואין בידיו להסיר את הספק ולקיים את תוקפו של החוק, יפנה את השאלה לבית המשפט העליון ויפרט את הטעמים להפניה כאמור, (3) שאלה שהופנתה לבית המשפט העליון לפי פסקה (2) תובא בפניו בהרכב של שלושה שופטים, קבע בית המשפט העליון, כי יש ספק של ממש בדבר תוקפו של החוק וכי הכרעה בשאלת תוקפו הכרחית לשם הכרעה בעניין שנדון בפני הערכאה המפנה ואין בידיו להסיר את הספק ולקיים את תוקפו של החוק, תובא השאלה בפני הרכב כאמור בסעיף קטן (ב)(1); - - מי שעושה את הדבר הזה, חובתי לקרוא לו לסדר כדי שהוא לא יפריע למהלך הדיון.

אתה רוצה להעיף את כולם,

אז אני אקרא לכם לסדר, כי זה

טלי, מה כל הכבוד ליו"ר? את לא היית פה בכלל, את לא היית פה. את בכלל לא היית פה, מה כל הכבוד?

מעצם העובדה שעושים פה איפה ואיפה ולא מאפשרים לצוותים שלנו להיות פה - - - חבר הכנסת יוראי להב הרצנו,

חברת הכנסת דבי ביטון, תודה. עכשיו בבקשה היועץ המשפטי ימשיך לקרוא,

תוקפו של חוק 15ב. (א) בית המשפט העליון לא יוכל ליתן החלטה סותר בעניין תוקפו של חוק בהתקיים כל אלה: (1) נכתב בחוק במפורש שהוא תקף על אף האמור בחוקי היסוד (בסעיף זה - הוראת התגברות); (2) החוק הכולל את הוראת ההתגברות התקבל ברוב חברי הכנסת בקריאה הראשונה, השנייה והשלישית, (3) טרם חלפה שנה מסיום תקופת כהונתה של הכנסת שחוקקה את החוק, ואם חלפה שנה - הכנסת החדשה

חבר הכנסת סימון דוידסון, אתה כבר בקריאה שנייה. לא, אני לא בקריאה שנייה, בראשונה.

לא, לא יכול להיות, טעית איל, תבדוק

סימון, עוד שנייה הוויכוח הזה יתייתר. לא, אפשר כבר להתחיל את הרשימה. חברת הכנסת דבי ביטון, תודה. לא רק

שאתה מודה שיש לך בעיה ספציפית. תודה רבה.

למשל אני רוצה לתת שתי דוגמאות, כי הדוגמאות הן רבות, כי סעיפי החוק הם רבים. אני רוצה לתת שתי דוגמאות לשאלות שעלו מהסגנון הזה, שגם אותי עניין כמובן כמציע החוק

אני רוצה לתת שתי דוגמאות קצרות ופשוטות, ואז היועץ המשפטי ישלים ככל שיראה לנכון ויציג גם את רשימת החוקים שבוודאות זה חל, ויכול להיות שיש דוגמאות שבוודאות זה לא חל,

ואני אתן שתי דוגמאות. במהלך דיוני החקיקה עלה הנושא

על חוק-יסוד: משאל עם, שהוא כן משוריין.

הלא משוריין או נמצא בסעיף המשוריין? אבל בסוף הוא

למה? כי אתה לא מסוגל לענות על שאלה? אז תגיד: אני לא מסוגל,

לא, אני לא מסוגל לדבר משפט בלי הפסקה. תצאי בבקשה. עצם זה שאתה מתפלפל בתשובה, מראה כמה החוק הזה מיותר, בעייתי. תודה רבה.

חצוף. אתה צריך להתבייש, כי ככה

שהצעתי לוועדה שאת השאלה הזאת בדיוק נעביר להרכב של 15 שופטים של בית המשפט העליון שיצטרכו להכריע בה - - נו באמת.

באמת. - - ואם הם יחשבו שאת התשובה, למשל תובא לפניהם הצעת חוק שמשנה את גבולה המוניציפלי של ירושלים - - אבל אתה לא תיתן להם. - - אז הם אלה שיכתיבו, האם מדובר פה - - אבל

בעיניי הוא לא נכלל בהיבט הזה, כי הוא לא משוריין - - - מפני סתירה. מפני סתירה אליו. לעומת זאת, יש פה באמת סעיפים,

שאומר שמקרקעי המדינה אי אפשר להעביר אותם, אלא אם נקבע אחרת

באיזו מידה היא גורעת או לא גורעת

היא שאלה לא ברורה עד הסוף. זו שאלה של עוצמה.

כי זאת שאלה של פרשנות איך בית משפט ינהג. ההנחה שלי

אני לא מבין, גלעד. אתה מדבר כבר יומיים ולא נותן לנו לדבר. יומיים? חודשיים. אני מודיע את סדרי הדיון,

זה לא עניין רציני, אבל כדי לפסוק בניגוד למשהו שאולי משתמע מחוק-יסוד נביא את כל השופטים,

שיישבו בהרכב, יהיה מותב של 42 שופטים

זאת בושה, זאת בושה וחרפה.

זה המתאבן למה שיקרה אחרי שהחוק

אני רוצה שתענה לי אם יש לנו זכות דיבור,

אני נסעתי עכשיו שלוש שעות וחצי,

זכות דיבור.

חברת הכנסת יסמין פרידמן, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

80% מהזמן אתה דיברת. זו חוות דעת שיפוטית - - - בגלל שהיא אישה זה צווחות היסטריות? מה זאת אומרת היסטריות?

אם צווחת באופן היסטרי, זה צווחות של נשים? שנבין רגע, מה זה צווחות היסטריות?

אתה מדבר על המרדה כל הזמן,

זה הדבר היחיד שאתה אומר. אתה מתנהל כדיקטטור,

אתה לא נותן לאנשים לדבר.

לא להפריע לו לדבר, זה זמן הדיבור שלו. כל חבר כנסת יש לו זכות להשמיע את קולו. זאת פעם ראשונה שאני נתקל

מרב,

אני אענה לך בקצרה,

- - בסמכות שנמסרה לך בתום לב. אני לא רוצה לשים את היועץ המשפטי לוועדה במצוקה,

משום שאני רואה את ההתקפות שאתה מתקיף את היועץ המשפטי לוועדה, מאשים אותו בהאשמות שונות ומשונות

באיזה נוהל כשחברי כנסת מבקשים חוות דעת ויו"ר הוועדה מאפשר את מתן חוות הדעת, הוא מבטיח שתינתן חוות דעת, במקום חוות דעת כתובה,

לא אצא לפני שהיועצת המשפטית תענה לי. לא הבנתי, למה היועצת המשפטית לא יכולה לדבר? טלי גוטליב, אנחנו רוצים שהיועץ המשפטי ד"ר גור בלי יענה,

תענה לו. היועצת המשפטית, תעני לי. (חבר הכנסת גלעד קריב יוצא מחדר

אני רוצה לנצל את חמש הדקות שלי בכל זאת

בגלל המהות של מה שכתוב וטיב החקיקה הזאת. אני חושב שהפרק הזה הוא אחד השיאים באמת באמת הכי מבישים של הרפורמה הזו מבחינה מקצועית.

אגב, אני ברמה האישית לא פוסלת את העיקרון של פסקת התגברות,

זה מה שכתוב כאן. קודם

כי חוק-יסוד,

הולך לדון בוועדה שאני עוד דקה עוברת קומה ולהתעסק בחוק הזה, שנחזיר

אורית, את בקריאה שלישית, בבקשה. ביטול של חופש הביטוי במדינת ישראל,

תצאי בבקשה. יוליה. תודה רבה שאתה קורא לי לסדר בזמן הדיבור שלי על שינוי החוקה במדינת ישראל,

יוליה, שלוש דקות לרשותך. לא, אתה

תגיד לי, מה זה ה"שכונה" הזאת?

או שלוש דקות לפני ההצבעה או בין ההצבעה לבין הרביזיה. מה זה ה"שכונה"

חשבתי שאתה משאיר אותי

היושב-ראש סליחה, יש עתיד לא דיברו. רוטמן - - - רוטמן, יש עתיד גם לא דיברו. מה זה אין לי זמן לשמוע חברי כנסת? מה זה אין לי זמן? תגיד לי, אני לא מבין, שמחה, יש

(חבר הכנסת סימון דוידסון יוצא מחדר הוועדה.) אני אתחיל בסדרי דיון, אני אמשיך אחר כך

יחד עם זאת, מהסקירה שלו עולה והתברר,

שישנן זכויות יסוד, שגם אנחנו לא יודעים להגיד בעיתוי הזה, האם הצעת החוק חלה לגביהן,

הבירור הזה נצטרך לעשות אותו לקראת הדיונים בקריאה השנייה והשלישית, והוא יצטרך להתברר במסגרת הדיונים

שלטוני. עופר כסיף מנהיג האופוזיציה, זה אומר הכול. אנחנו עוברים להצבעה. עופר כסיף הנציג שלכם, נציג מצוין מצאתם. מה שאתה עושה זה פוטש, פוטש

בכפוף לשינויי נסחות, כמובן. בשעה 10:58 אנחנו נתכנס להנמקת רביזיה ולהצבעה. תודה רבה חבריי חברי הכנסת, יצאנו להפסקה עד השעה 10:58. (הישיבה נפסקה בשעה 10:30 ונתחדשה בשעה 10:58.) רבותי, אנחנו מחדשים את ישיבת הוועדה בעניין הרביזיה. אני רוצה להודיע הודעה,

אני ישבתי פה אתמול עד תשע וחצי בערב. חברי הכנסת שצעקו פה שהם לא דיברו, דיברו בין חצי שעה לשלושת רבעי שעה,

אבל אני חושב שדווקא בגלל שאנחנו העברנו את ההצבעה היום, דווקא בגלל שאנחנו את נוסח החוק קבענו הסכמנו ודיברנו ומיצינו את הדיון וקיבלנו כמה וכמה פניות כאלה, אני חושב שלא תזיק מחווה של רצון טוב לאותם חברי כנסת,

זה לא ענייני בעליל.

אני היום הלכתי, כי זה היה נראה לי בזבוז זמן שלי, סליחה שאני אומר. שום דבר קונסטרוקטיבי לא היה פה. התחילו פה לדבר, פגיעות אישיות, דברים